להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 שלום. אני פותח את

אני אומר לוועדה הנכבדה שהצעת החוק עברה ותוגש לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ברשותכם, אם אפשר. מי שלא רוצה לשמוע, יכול לקום וללכת. אני עוד לא נעלתי את הישיבה. אני רוצה לומר כמה מלים. דבר ראשון הוא מה שנקרא בענייני דיומא. זה נכון שיש לנו כעס גדול מאוד,

לי אישית ולחבריי בקואליציה על מה שקרה היום. מה קרה היום? אני מבקש לא להפריע לי. אם אתה רוצה להפריע, אני אבקש ממך בכבוד לצאת החוצה. תן לי לסיים את דבריי. מותר שאלת הבהרה. אין שאלות הבהרה. אני כרגע אומר הודעה אישית שלי.

ישבתי כאן כמה ימים וכמה לילות, אז תן לי לדבר ולא להפריע. חבל, אני חושב שזה ממש מיותר. זה גם לא נותן לך כלום. עם כל הרצון הפוליטי לעשות כל מיני דברים, וייעשו גם כל מיני דברים מצדנו כי אנחנו לא נהיה מוכנים להיות אנחנו, נציגי יהדות התורה ונציגות של הסיעות החרדיות תרנגול הכפרות של המאבק הבין-גושי בתוך הממשלה. עם כל הכעס הגדול, אני מבקש שתכבדו את בקשתי.

ניצן, אני כל כך מכבד אותך. מי כמוך יודע כמה אני מכבד אותך ואת האחרים אבל אל תפריעו לי באמצע.

מה ביקשתי? לא ביקשתי שתתמוך בחוק.

שתשמע אותי בסבלנות במשך שתיים-שלוש דקות וזה הכול. חבל שאתה אומר את זה. עם כל הרגשות הללו ועם כל הנטייה הטבעית שרגילה בבניין הזה לעשות, לא הייתה לי ולחבריי דקה אחת של מחשבה לדחות את ההצבעה היום רק מסיבה אחת והיא פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה הכול וכאן לא מעניין הוויכוח אם זה פיקוח נפש של 100 אנשים או של אדם אחד. גם החוק שהצביעו עליו היום הוא פיקוח נפש. ביקשתי לכבד. ביקשתי מאנשים שבדרך כלל אני רואה אותם כאנשים מכובדים, ביקשתי מהם רק דבר אחד. אני ביקשתי. אני לא אינטליגנט עם ארבעה תארים. ביקשתי לכבד.

אז תכבדו. מותר לי הודעה אישית. ביליתי כאן כמה ימים, כמה לילות, אז לפחות את זה תכבדו, בטח ידידיי בוועדה. אני אומר שוב שלא היה רגע אחד, לא הייתה מחשבה לשחק עם פיקוח נפש לטובת שום דבר פוליטי כזה או אחר.

לא אצלנו.

למי שחשב שאנחנו הולכים לעשות את זה, כנראה שהוא עדיין לא מכיר את ה-DNA הבסיסי שלנו. לגבי החוק עצמו. אני רוצה לומר שיש מחלוקת גדולה על החוק הזה וזה בסדר, אבל אין מחלוקת על כך שנעשתה כאן בוועדה עבודה מעמיקה, עם הרבה מאוד שעות, ולא היה חבר כנסת אחד קואליציה או אופוזיציה ובמיוחד אופוזיציה ולא היו נציגי ציבור, גורמי החברה האזרחית מכל הקשת, כאלה שהכי רחוקים ממני בהרבה מאוד דברים בעניינים של דת ומדינה או דברים כאלה, שלא קיבל את ביטויו כאן, אם זה ב-זום או אם זה כאן. ניהלנו דיונים עמוקים על בסיס של הצעת חוק שהונחה לפנינו. אני רוצה לומר שהצעת החוק הזאת, אין בה סעיף אחד שלא שונה, שלא התהפך ויש כאלה שטוענים, ובצדק, ומותר לכם לטעון, שלא שונה מספיק, הוא בעייתי, בגלל סיבות כאלה ואחרות. אני מכבד את זה אבל אין סעיף אחד שלא שונה ושופר בעבודה משותפת של כולנו. לא שלי לבד. אין דבר כזה. סעיף אחד לא. כולם שופרו וכולם התקדמו. יש כאלה יאמרו לא מספיק, יש כאלה יאמרו כן מספיק. אנחנו בנינו מודל ואת המודל הזה נבחן במהלך השבועות הקרובים וגם את זה אמרתי כאן בוועדה. יש שני פרקים שעדיין לא הכנסנו אותם לחוק המסגרת והם אמורים להיכנס. זה ייתן לנו זמן לחוקק אותם ויהיה לנו גם זמן להפיק לקחים ביחד, עניינית,

מאוד מאוד סביר להניח שיהיו גם שינויים שנעשה תוך כדי הפקת הלקחים, גם שלנו כוועדה וגם בהתנהלות של הפלטפורמה החדשה שהולכת לעבוד בעקבות חוק המסגרת. דבר אחרון, ברשותכם. אני אומר לחבריי באופוזיציה. זה נכון שאתם אופוזיציה ואתם לא אוהבים - בלשון המעטה, וזה תמיד כך, גם אני הייתי במקום הזה - לא את הממשלה ולא את התנהלותה. וזה בסדר. גם אני נמצא עכשיו בימים שאני לא אוהב את התנהלותה של הממשלה. לכן אני אומר שזה לגיטימי, לגיטימי עד מאוד, שתתקפו דברים ותשימו אצבע על הדברים אבל דבר אחד ודאי אנחנו לא צריכים לעשות שזה לא יגיע לרמה אישית. אחד הדברים שקרו לי כאן בתוך העניין, ואולי טיפה לבושתה, לפחות חלק, של הקואליציה. אז נכון שאני הייתי כאן בכל הישיבות, ואני צריך להדגיש שחברי האופוזיציה היו כאן כל הישיבות, אבל היו פעמים שהייתי או לבד או עם כמה חברים מהקואליציה. לבסוף, כשמסתכלים על יושב ראש הוועדה, אומרים,

כל הטענות שיש לנו על כל דבר שזז בממשלה, נבוא אליו בטענות. אני אומר שוב, אני אמשיך הלאה לשמור על הפתיחות שהייתה כאן, על ההגינות שקיימת כאן, לתת לכל אחד לומר את שלו, לכבד כל אחד, לספוג גם דברים כשצריך, אבל בסוף, בסופו של דבר, יש לנו אחריות כלפי הציבור ואנחנו עושים את המיטב שאנחנו יכולים לעשות וכך עשינו. אני רוצה להודות לכל חברי הוועדה על השעות הארוכות שעשינו כאן ביחד. אני רוצה להודות להנהלת הוועדה, לעובדי הוועדה, לחברי הצוות המשפטי, למשרדי הממשלה שחטפו מאתנו הרבה אבל זה חלק מהדיון. אני רוצה להודות לכם שאפשרתם לי לומר את הדברים.

אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 17:44.